אני מחליף את יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גלעד קריב. מדובר בדיון מהיר ביוזמת חברי הכנסת אורי מקלב ושמחה רוטמן. אתחיל בהקדמה קצרה. מדובר בנושא חשוב מאוד.

אני משער, גם להרבה מאוד מחברי הוועדה הזאת, שמורכבת מלא מעט עורכי דין, כולל עבדכם הנאמן. כולנו עברנו את המשוכה הזאת של בחינת לשכת עורכי הדין ואנחנו מבינים שמאחורי המילים "בחינת לשכת עורכי הדין" עומדות הרבה מאוד אמוציות והרבה מאוד השקעה. אנחנו מבינים ושומעים את הזעקות ואת הקשיים, ולכן חשוב לנו לקיים את הדיון ולשמוע את הדברים, וכמובן לשמוע גם את העמדה הנגדית או האחרת, כי לכולנו גם חשוב לשמור על רמת כשירות מתאימה של עורכי הדין בישראל. נתחיל עם חבר הכנסת רוטמן, לאחר מכן נשמע את חברי הכנסת האחרים ואת הארגונים השונים. אני מבקש מכולם, גם מחברי הכנסת, להשאיר זמן למתמחים ולארגוני המאבקים למיניהם כדי שיוכלו לדבר. כמובן שנשמע לאחר מכן את נציגי לשכת עורכי הדין ומשרד המשפטים. חבר הכנסת רוטמן, הבמה שלך. תודה ליושב-ראש הוועדה הקבוע וליושב-הראש המחליף על קיום הדיון ולנשיאות הכנסת על אישור ההצעה. אני יזמתי את הדיון בשל מה שהתרחש בבחינת הלשכה האחרונה.

הבחינה קיבלתי פניות רבות שראשיתן דווקא בשאלה שנשאלה בתחום שאני נוטה להחשיב אותו כתחום המומחיות העיקרית שלי: סמכותו או היעדר סמכותו של בית המשפט לפסול חוקים. ושם נחשפנו לשאלה שדנה בסמכותו של בית המשפט לבטל חוק יסוד. בוודאי שהייעוץ המשפטי של הוועדה יסכים איתי שהסוגיה של סמכות בית משפט לבטל חוקי יסוד, ובאילו נסיבות, היא סוגיה שלכל הפחות ניתן לומר שהיא שנויה במחלוקת, אפילו במחלוקת משפטית, לא רק פוליטית, ובוודאי ובוודאי שאפשר לתהות מה החוכמה או מה הסיבה להעלות בכלל נושא כזה לשאלה בקרב ציבור מתמתחים. בוודאי שלא מדובר בשאלה שיש לה מה שנקרא תשובת בית ספר. אני הייתי מצפה שבמבחני לשכה כן יהיו שאלות שתהיה להן תשובת בית ספר. כלומר, תשובה פשוטה וברורה. אנחנו הרי לא מנסים לנהל בחינה שבודקת מי מתאים להיות עורך דין באמצעות שאלה שצריך דוקטורט בשביל לענות עליה. בעצם אולי אפילו פרופסורה, כי בשנייה שהעליתי את השאלה ואת התשובה ואת הפתרון המוצע על ידי לשכת עורכי הדין לרשת הטוויטר התפתח דיון מאוד מעניין ביני לבין שני פרופסורים למשפטים. בדרך כלל אנחנו לא מסכימים, אבל כאן היה קונצנזוס מאוד נדיר בינינו. אחד מהם הוא פרופ' יניב רוזנאי, שנמצא כאן בזום. אנחנו לא מסכימים כמעט על כלום בתחום המשפט החוקתי הנוהג במדינת ישראל, ובכל זאת הצלחנו להגיע להסכמה שהתשובה שנתנה הלשכה היא בוודאי לא נכונה. אני רואה בעיה גם בכך שמנסים לקבע משהו באמצעות כלי של בחינה. כשאנחנו מבקרים ספרי לימוד של כל מיני מדינות עוינות או גופים עוינים אנחנו דנים בשאלה איך מכניסים לבחינות בגרות שאלות שיש להן הטיה. יש שאלה ידועה שאחריה הקימו מחלקה לאתיקה בטכניון. נתנו לסטודנטים מטלה לתכנן צינור שיוביל דם מאילת לאשקלון ואף אחד מהסטודנטים לא עצר את עצמו ושאל "רק רגע, מה פתאום שנעביר דם בצינור". הסיטואציה הזאת הובילה להקמת המחלקה לאתיקה בטכניון כדי ללמד סטודנטים אתיקה.

באמצעות שאלה בבחינות הלשכה, מבנים אצל אנשים שרק מתחילים את דרכם המשפטית את הדעה שבית המשפט בוודאי מוסמך לבטל חוקי יסוד, ועוד מסיבה שאין לה בסיס. דרך השאלה הזאת נחשפתי לכלל סוגיית השאלות, וקיבלתי רשימה ארוכה של כשלים בבחינות הלשכה. יש כמה וכמה שאלות שהתשובות עליהן שנויות במחלוקת אפילו בין אנשים שהמקצוע שלהם הוא להכין לבחינות הלשכה. ודרך זה נחשפתי לעוד אירוע, שהוא בעיניי הדבר החמור ביותר: שביום הבחינה עצמו מגיע שאלון, אנשים עושים את הבחינה, אבל בעוד שבדרך כלל, במבחני בגרות למשל, יש שתי מעטפות, אחת עם השאלות ואחת עם התשובות

אחרי שכולם עונים על השאלות ועל המבחן, רק אז מתחילים לחשוב מה התשובות הנכונות. זה דבר שהוא לא הגיוני, והסיטואציה הזאת מעוררת תחושות מאוד לא נעימות בקרב הנבחנים. הם אומרים: קודם אנחנו עונים, ואז מחליטים להנדס את התוצאה באמצעות פסילת שאלות, בחירת תשובות וכו'. ואני אפילו לא מתחיל לדון במה שקורה בחלק שנתון לשיקול דעת. הרי יש חלק במבחן שנתון לשיקול דעת, מטלת כתיבה. כרגע אני מדבר רק על השאלות שהן clear cut, האמריקאיות שמתגלה שגם הן לא clear cut. ואגב, למיטב ידיעתי ויתקנו אותי נציגי הלשכה זו לא הפעם הראשונה שהמבחן והתשובות שלו הן לא סוף פסוק אלא רק התחלת סאגה. אז נכון שכשמתעסקים עם אוכלוסייה של עורכי דין או אנשים שרוצים להיות עורכי דין אז צריך לקחת בחשבון את העתירות שיוגשו,

אין פה הפקת לקחים. גם גיליתי שבטרם יבשה הדיו על הסימון של המבחנים כבר הודיעו שחלק מהשאלות ייפסלו או חלקן לא טובות. אין פה הפקת לקחים. אני הייתי מצפה שמערכת הבחינות, דווקא בגלל שמתעסקים עם אוכלוסייה שאולי אפילו האצבע שלהם קלה על ההדק בהגשת עתירות והליכים, תדאג שיהיה מבחן פשוט, ברור, שלא נתון לפרשנות, שלא פותח סאגה של ויכוחים אין-סופיים, שלא נכנס לפלפולי התפלפלויות בשאלות אמריקאיות שאחר כך לא יוצאים מהן. אני יכול לעבור על הדוגמאות, אבל אני לא רוצה לקחת את הזמן של האנשים שכתבו את זה. רק אגיד שיש פה דוגמה אחרי דוגמה אחרי דוגמה של שאלות כאלה, ופעם אחר פעם המבחן הוא רק תחילתה של הסאגה. זה לא צריך להיות כך ולכן יזמתי את הדיון. תודה רבה, חבר הכנסת רוטמן. מבחינת לוחות הזמנים צריך לזכור שוועדת העררים של לשכת עורכי הדין עוד לא השיבה לעררים. זה אומנם דיון מהיר והיה צריך לקיים אותו עכשיו, אבל אנחנו עדיין לא יודעים כמה שאלות הולכות להיפסל על ידי לשכת עורכי הדין. אנחנו גם יודעים שאחרי העררים בדרך כלל מגישים גם עתירות מינהליות, כך שיש פה עוד סאגה שלמה בהמשך. עוד הערה אחת בנושא חשוב, הנושא של אחוזי המעבר. יש איזושהי התפלגות של מי עובר ומי לא עובר. אז א', יש איזו תחושה שצריך להתמודד איתה ושקיפות היא הדרך הטובה ביותר להתמודד עם תחושות שכאלו של הפליה של מוסדות או תיקון התוצאות בהתאם למוסדות.

יש בעיה קשה של אחוזי המעבר הנמוכים של עורכי דין עולים. זאת תופעה שגם צריכה לקבל ביטוי. גם אם אפשר לטעון שבין מוסדות שונים יש כל מיני סינונים שונים פסיכומטרי יותר גבוה וכו' אני לא חושב שהעולים לישראל הם אוכלוסייה עם מנת משכל יותר נמוכה. אם כבר, ההפך. יש כאן ארגון שמייצג אותם. זה דבר שדורש בדיקה של ההתאמה והיכולת של הבחינות הללו לבדוק ידע משפטי של אנשים ששפת האם שלהם אינה עברית. תודה רבה. אוסאמה סעדי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי יו"ר הלשכה. זה לא הדיון הראשון שאנחנו מקיימים בנושא של בחינות לשכת עורכי הדין. למען הגילוי הנאות אגיד שאני עדיין חבר בלשכת עורכי הדין, למרות שאני לא פעיל. יש לא מעט שותפים לגילוי הנאות הזה פה בחדר, לפחות ארבעה. הסוגיה הזו צפה כל פעם אחרי המבחן. אנחנו לא רואים את זה למשל בבחינות של רפואה, רפואת שיניים ואפילו לא בבחינות של רואי החשבון. אז למה דווקא בלשכת עורכי הדין זה ככה? אני באמת שואל, אני לא יודע למה. 900 סטודנטים עברו את הבחינה והם עכשיו עורכי דין, מתוכם 90 עורכי דין ערבים. זה נתון מדהים. האחוז של עורכי הדין הערבים תמיד היה אחוז גבוה,

מחזור. הפעם אני הייתי צריך לחפש בנרות, אבי, עורך דין ערבי שעבר את הבחינה. אני מכיר את התשובה שאתם תמיד מכינים: מכללות לעומת

אני לא רוצה להתעסק בפן של אלה שעושים מזה עסק מסחרי, אבל למה בכלל לתת להם את האפשרות הזאת? למה לתת להם טיעונים צודקים?

אז כנראה שבאמצעות הבחינה מישהו רוצה לווסת את השוק ולהפחית את מספר העוברים בקרב המתמחים ובכך יהיו פחות עורכי דין בשוק. אני חושב שזה דבר נורא.

אבל אם יש סטודנט שלמד ארבע שנים, אסור להכשיל אותו באמצעות בחינה קשה.

כדי לתת מזור למתמחים האלה.

אני מאוד מתחברת לדברים שחבר הכנסת טיבי אמר. אני חושבת שהבעיה מתחילה בזה שהסינון כביכול נעשה בסוף התהליך ולא

אחרי שאנשים צעירים השקיעו את מיטב שנותיהם, כספם ומרצם על הדבר הזה.

היא גם האיגוד שמסמיך את הסטודנטים האלה ומעביר

שמעתי את חבריי ברוב קשב, ואני חושב שיש כאן איזושהי תמימות של החברים. הם באמת רוצים ללמד זכות על הלשכה וגם אני רוצה ללמד זכות על הלשכה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן: הלשכה לא רוצה הרבה עורכי

מסוים ולא מתאים להם עורכי דין חרדים ולא מתאים להם

יותר אנשים עם אג'נדה ציונית ויהודית,

תודה רבה.

אני מאוד הייתי שמח לשמוע קודם את עורך דין אבי חימי. אנחנו נשמע את לשכת עורכי הדין אחרי זה, כי היא תצטרך לענות להרבה מאוד

אנחנו כבר שנתיים, מאז אוגוסט 2020,

ואחריי יש צעירים שהמשפחות שלהם נהרסו. אני קורא לך, אבי, הגיעה השעה

העובדתי לא ברור גם אחרי שמתעמקים בשאלה שוב ושוב, וזה כולל גם שאלות על פסיקות של ערכאות שיפוטיות שפסיקותיהן כלל אינן נכללות במסגרת חומר הלימוד המחייב,

את מדברת על השאלות בחלק האמריקאי, נכון?

עוד עניין הוא שלא רק שיש לנו לא מעט שאלות לקויות בכל בחינה, אלא שגם לא בטוח שהשאלות האלה ייפסלו לבסוף. ברצותה הוועדה פוסלת, ברצותה לא

לשנן בעל-פה ויום אחרי הבחינה להקיא את כל החומר הזה? איזה ערך יש בכלל לדבר הזה? ולגבי פרק הניסוח המשפטי למי שחושב שהוא באמת בודק יכולות משפטיות, זה הרי לא המצב. 45 דקות למסמך של שני עמודים. אני נאלצת ללמד את התלמידים שלי כתיבה רדודה. כך שבשורה התחתונה הבחינה היום לא בודקת יכולות משפטיות מעמיקות, אלא היא יושבת בעיקר על מיומנויות שהן בחלקן מיומנויות פסיכומטריות לחלוטין. ולא כך אמורה להיראות בחינת לשכה. אני נכחתי בטקס בשבוע שעבר. זאת הייתה שמחה מהולה בעצב, משום שיש כל כך הרבה נבחנים ראויים וטובים שהיו אמורים להיות בטקס הזה אבל הם לא, משום שהם משלמים את המחיר על סינון לא ראוי.

תודה רבה. רחל צור, מתמחה במשפטים, נמצאת איתנו בזום.

אני ראשית רוצה להודות לכבוד היושב-ראש ולחברי הוועדה וגם לאיל קופמן, מנהל הוועדה, על ההזדמנות לומר את מה שיש לנו לומר. שמי רחל צור, אני מובילה את מטה המאבק של נבחני דצמבר 2021. לצידי כאן עומדים עוד 1,307 מחבריי שניגשו לבחינה והוכשלו. לא נכשלו. הוכשלו. אני בעלת ארבעה תארים אקדמיים, שניים במשפטים. אני קראתי בעיון רב את נייר העמדה של לשכת עורכי הדין והתאכזבתי. מאחר שהזמן קצר אני רוצה לחדד עבור הוועדה היקרה מהו בעצם סלע המחלוקת. הלשכה טוענת בשמה ובשם כבוד הוועדה הבוחנת כי הבעיה היא בנבחנים ולא בבחינה. הטיעון המרכזי שלה הוא אחוזי המעבר הגבוהים של בוגרי האוניברסיטאות. זה הפך בעצם למעין עלה תאנה שהלשכה מתכסה בו מועד אחד מועד. מה שהלשכה אינה מספרת זה שבוגרי האוניברסיטאות מהווים בסך הכול 15% עד 17% מכלל הנבחנים. במועד האחרון יש עלייה במספר בוגרי האוניברסיטאות באופן מלאכותי, שכן הבין-תחומי בהרצליה הפך לאוניברסיטה. ולמרות זאת, מדובר בפחות משליש מכלל הנבחנים. עוד נתון שלא מספרים לכם זה שבבחינת דצמבר 2021, בקרב בוגרי האוניברסיטאות אחוז הנכשלים עלה ב-206%. במועד הקודם נכשלו 30 איש, במועד שלפניו 32, ובמועד הזה נכשלו 98 מבוגרי האוניברסיטאות. 48 מתוכם מאוניברסיטת רייכמן, 50 משאר האוניברסיטאות. בצד השני של המחלוקת עומדים אני וחבריי. תזכרו, 1,308 אנשים. אנחנו טוענים שהבעיה היא לא בנו, הנבחנים, כי אם בבחינה. הסימוכין לכך, כמו שאמרו כמה מהדוברים לפניי,

אחוז הנכשלים הגבוה ביותר מאז הפיאסקו של אוגוסט 2020. שם עמדו על 66% נכשלים, כאן אנחנו עומדים על 60%. שתיים, מספר ההשגות הגבוה ביותר. אז פרסמו 18 שאלות שבעטיין היו השגות, וכאן אנחנו מדברים על 25 שאלות. דבר נוסף, הציון הממוצע של העוברים הוא הנמוך ביותר. בדרך כלל הוא מעל 60, והפעם הוא עומד על 56.9. בקיץ 2020 הוא עמד על 54.3. כל הנתונים נדלו מאתר הלשכה, אני לא ממציאה שום דבר. חשוב מאוד להבין, 25 שאלות שעליהן יש השגות זה מעל 30% מכלל השאלות בחלקי הבחינה האמריקאית. המשמעות של זה היא או שישנה שאלה שבה אף תשובה אינה נכונה, או שישנן שאלות שבהן יש יותר מתשובה אחת נכונה. אני כל חיי עבדתי במגזר הפרטי, אני רוצה שתדמיינו לעצמכם מפעל ש-30% מהתוצרת שלו פגומה. המנכ"ל היה צריך לשים את המפתחות וללכת הביתה. עכשיו נשאלת השאלה - - - יש לנו עוד דוברים, אז אשמח אם תוכלי לסיים כדי שנוכל לתת לכולם לדבר.

נשאלת השאלה איך אנחנו יכולים ליישב את המחלוקת הזו בינינו לבין לשכת עורכי הדין והוועדה הבוחנת.

אנחנו מבקשים חובת הנמקה לכל השגה שכבוד הוועדה אינה מקבלת. אם ישבו מומחים וניסחו חוות דעת מנומקת מדוע השאלה לקויה, מן הראוי שהוועדה הבוחנת שבוחרת לדחות את אותה השגה תואיל בטובה להסביר מדוע היא אינה מקבלת את אותה חוות דעת של מומחה. לא ייתכן שיפטרו אותנו באיזושהי הודעה לקונית שאומרת: כך החלטנו, תפנו לבית המשפט. תודה רבה, רחל. הדיון עוד מעט מסתיים ויש לנו עוד לא מעט אנשים שביקשו לדבר. אז רק לסיים. אנחנו נבקש לפרסם את הפרוטוקולים של הוועדה הבוחנת לעניין אופן קבלת ההחלטות לגבי ההשגות. אנחנו רוצים לוודא שאין שם שיקולים זרים ושהם בוחנים כל השגה באופן מקצועי ושהם לא לוקחים בחשבון נתונים סטטיסטיים שקשורים לאחוזי המעבר. תודה רבה. גלית הושיאר נמצאת איתנו בזום. בבקשה בקצרה. שמי גלית הושיאר, יש לי תואר שני בתקשורת, תואר בחינוך ותואר במשפטים. גם אני עומדת בראש קבוצה של מתמחים שאני מובילה למעלה משנה, כולל בנושא הפדגוגי. אני רוצה לדייק כמה דברים.

אני לא חושבת שצריך להגדיר את הבחינה כבחינה קשה. אני לא מפחדת

זאת בחינה שנכתבת ככל הנראה על ידי קבוצה...

נכלוליים שכל מטרתם כביכול זה לפגוע בנו מנטלית, ואני ממש מתנצלת על המילה הקשה, אבל לא יכולתי להשתמש במילה אחרת. אני למעלה משנתיים יושבת ומנסה לבדוק אם יש איזושהי מתודה, איזושהי שיטה שאני יכולה דרכה לצלוח את הבחינה, ואני רואה שיש כאן כל מיני שאלות ספורדיות שנלקחות ומנוסחות בצורה בלתי תקינה. נוסף על כך, חשוב לציין שבמטלת הכתיבה, שהיא 20 נקודות, לא מנמקים לנו מדוע כימתו איך שכימתו. בעצם יש לי איזו מין תחושה נוראית שאין שקיפות לא לגבי כותבי הבחינות והמניעים שלהם ולא לגבי חברי הוועדה והמניעים שלהם. לצערי הרב עד כה יוצגנו על ידי גורמים כאלה ואחרים שלדעתי גרמו איזשהו עוול לתדמית שלנו, אבל חשוב לי לציין שאני מחזיקה בלא מעט מתמחים שהם בעלי תארים, עם ידע רב, אנשים אינטליגנטיים מאוד, שבעצם נשלל מהם רישיון עריכת הדין שלא בצדק. והטענה שהשוק מוצף לא נכונה, מכיוון שמדובר בסך הכול ב-80,000 עורכי דין. גם חשוב לציין שמלבד העובדה שזה נשלל מאיתנו בדרכים בלתי דמוקרטיות, חשוב מאוד שייעשה בדק בית רציני וכן יוכלו לשמוע את כל אותם נציגים, שהם אנשים איכותיים, ואפשר לראות שכשהם יגיעו לבית המשפט או ביום שהם יצטרכו לייצג מישהו, הם יעשו את זה טוב ונאמנה. אז אני חוזרת ואומרת - - - תודה רבה, נראה לי שהמסר הועבר והוא גם מתחבר למסר של הדוברת הקודמת. אני מעביר את זכות הדיבור לעורך דין אייל ננר, מארגון נבו. סליחה שאני מפריע, כבוד היושב-ראש, אני חייב להגיד משהו. עורך דין יוני רונן הוא המומחה שהביא לכם את חוות הדעת וחשוב שישמעו אותו. זה לפי רשימה של דוברים. אתה יכול לפנות למנהל הוועדה. אייל, בבקשה, אבל בקצרה מאוד כי אנחנו צריכים לסיים את הדיון עוד פחות מעשר דקות. אני נמצא בתחום של ההכנה לבחינות בערך 15 שנה. אני אעזור להמחיש את העוול ואת התחושות שיש אצל התלמידים באמצעות הדוגמה הבאה: נניח שלבחינת בגרות באנגלית היו משתרבבות בטעות עשר שאלות מתוך בחינת הבגרות בצרפתית. האם אחוז המעבר הגבוה בקרב דוברי אנגלית באותה בחינה מלמד על כך שהבחינה הייתה תקינה? ברור שהתשובה היא לא. הבחינה לא הייתה תקינה, היו בה עשר שאלות מהבגרות בצרפתית. פשוט לבוגרי האנגלית היה יותר קל לעבור את הבחינה הזאת. ומכאן שהטיעון המרכזי שנשמע מצידה של הלשכה, שלפיו הבחינה תקינה שכן במוסדות מסוימים אחוז המעבר הוא גבוה, הוא טיעון שאין לו מקום, הוא טיעון מקומם, ובאיזשהו מקום הוא גם טיעון מסרס מבחינת התלמידים, כי הוא למעשה חותר תחת כל העקרונות של תורת המבחנים. אם באותה דוגמה יש תלמידים דוברי אנגלית שנכשלו באותה בחינה האם זה בהכרח נובע מבעיית ידע, או שייתכן שעצם העובדה שבבחינה כל כך חשובה מופיעות שאלות לא תקינות משפיעה גם על הביצועים של התלמידים שמכירים את החומר היטב? כבר דובר על הפגיעה שנגרמת לתלמיד כשהוא מזהה בבחינה שאלות שהוא לא מבין מה רוצים ממנו בכלל. זה בעיקר פוגע במגזרים יותר מוחלשים - - - כדי לענות לטענה שבוגרי אוניברסיטה עברו בהיקפים מאוד גדולים אתה בעצם משווה את בוגרי האוניברסיטה לאותם דוברי אנגלית בדוגמה שלך, לעומת בוגרים אחרים, שמתקשים יותר. אני חושב שהנקודה הזאת כבר הובהרה קודם, גם על ידי חבר הכנסת סעדי וגם על ידי אחרים. יש עוד נקודה שאתה רוצה להעלות? כן. בשורה התחתונה, על מה אנחנו מדברים כאן? בסך הכול על בחינה עם שאלות רב-ברירה על חומר במשפטים, זה הכול. זה לא חומר מורכב כמו פילוסופיה או אומנות, זאת בחינה על חוק. אנחנו ב"מתמחה" כותבים בכל מועד לא מעט שאלות ולא מעט מבחנים, והמבחנים האלה משמעותיים לתלמידים, הם מהווים סימולציה שאומרת מה הסיכוי שלהם לעבור את הבחינה פחות או יותר. ואחרי הבחינות האלה אין פסילות של שאלות ואין תיקון של שאלות.

כי אצלנו עובדים מסודר, כמו שעובדים מסודר בפסיכומטרי וכמו שעובדים מסודר בבגרויות. כל שאלה עוברת שלושה בודקים, עורכים, מומחה שמכיר את החומר ובודק את השאלה הזאת בלי שהוא יודע מה התשובה. אם הוא מגיע לתשובה הנכונה יופי. אם הוא לא מגיע לתשובה הנכונה סימן שיש בעיה ומתקנים את השאלה. התהליך הזה בוודאות לא קורה בבחינה שעליה אנחנו מדברים.

על פניו נראה שאת הבחינות האלה כותבים עורכי דין צעירים שלא מכירים את התחום בצורה טובה. הם שואלים שאלה על סעיף, אלא שיש תקנה אחרת או איזושהי תוספת לחוק שסותרת את אותו עניין. הם לא מכירים את המטריה - - - תודה רבה. אני רוצה שנשמע עכשיו את המענה של לשכת עורכי הדין. אדוני ראש לשכת עורכי הדין, עורך דין אבי חימי, הבמה שלך. צוהריים טובים, אני שמח להיות פה איתכם, שמח על הדיון הזה, שהעלה נושאים מהותיים. אני אבקש להתחיל לענות לטענות אחת לאחת. אני אתחיל דווקא בחברי הטוב חבר הכנסת בן גביר. הוא טען שלשכת עורכי הדין מונוליטית ולא רוצה להכניס צבעים אחרים ללשכה. אני רק אזכיר לאדוני הנכבד שאני בן קריית שמונה, ישנתי עם אחי באותה מיטה עד גיל עשר, צמחתי מהפריפריה, ובסופי שבוע אני חוזר לקריית שמונה ולפריפריה, ואני אשמח שכל הנבחנים יעברו את הבחינה, מכל גוני הארץ. כשראש הלשכה הוא בן קריית שמונה אי אפשר לומר שמישהו מנסה לחסום אוכלוסיות כאלה ואחרות. לא רק זאת, בלשכת עורכי הדין עומדים בתפקידים הכי חשובים אנשים כמו יוסי ויצמן, המשנה שלי, שעושה עבודת קודש, או ואאל חלאילה, יו"ר ועדת ההתמחות, שאחראי על חלק ניכר מהתהליכים האלה. הוא בן החברה הערבית, עורך דין מצוין. אז לומר עלינו שאנחנו מונוליטיים ומעדיפים אוכלוסיות מסוימות אין בזה טעם.

בבחירות האחרונות התמודדתי מול חברי ציון אמיר, איש פריפריה, יליד שדרות. לכן אני חולק עליך,

ואני שמח על כל אדם שעובר את הבחינה. אבי, מה אתם מציעים? תקצרו, הוא תכף יחתוך אותך. אם יחתוך אותי, יחתוך אותי. אני צריך להגיב, עלה פה נושא חשוב. תודה, חבר הכנסת קרעי, שאתה עוזר לנו. אדוני, חשוב להגיב לגופה של הבחינה ולגופם של הדברים. בסדר. באשר לניגוד העניינים, אתם צריכים להבין שלוועדה הבוחנת אין שום קשר ללשכת עורכי הדין. את הוועדה הבוחנת מינה שר המשפטים אוחנה, לא שר משפטים אחר. את הוועדה הנוכחית מינה חבר כנסת אוחנה, והוא מינה שם, בעצה אחת עם

שלושה שופטי בית משפט מחוזי בדימוס, שעושים את עבודתם בהתנדבות, כל חברי הוועדה בלי יוצא מהכלל. מי אלה השלושה? השופטת זהבה בוסתן; בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט המחוזי לשעבר שהיה גם הסנגור הארצי, משה יועד הכהן, ששמו הולך לפניו לגבי רוחב ליבו, על כך אין מחלוקת.

אני מכיר אותו כשופט הגון. אבל מה המענה לטענה שבכל בחינה ובחינה נפסלות בסופו של דבר שאלות? אני מתחבר לטענה שעלתה פה שזה גורם לנבחן להיתקע על שאלות באמצע הבחינה, עם כל הפגיעה הנפשית שיש בזה, מה גם שבסוף השאלה אולי תיפסל. השאלה היא למה אנחנו צריכים להגיע למצב שצריך תרופה. האם אי אפשר להקדים תרופה למכה הזאת? אני אשיב, כבוד היו"ר. נתחיל בזה שהוועדה הבוחנת היא עצמאית. היא מונתה על ידי כבוד השר אוחנה, היא לא קשורה ללשכת עורכי הדין, אין לנו שום קשרי עבודה איתם למעט העובדה שאנחנו תרים אחרי אולמות,

בוחנות וכן הלאה. אבל אין לנו שום קשר לבחינה. דבר שני, ממי מורכבת הבחינה? למשל יש שני פרופסורים - - - אבל מי מפקח על הוועדה הזאת? תכף אני אומר לך מי מפקח.

אם תקטעו אני לא אוכל - - - אבל יש לנו מעט זמן. אני מבקש להגיב. בוועדה הבוחנת חבר למשל פרופסור מוחמד ותד, דיקן הפקולטה למשפטים בצפת. אגב, במחזור האחרון צפת הגיעו להישגים אדירים. סטודנטים מהפריפריה,

מהצפון, הגיעו להישגים אדירים, כי יש שם תשומת לב מרכזית. פרופסור נוסף הוא ממכללת אונו. זאת אומרת שגם אנשי האקדמיה שנמצאים שם זה לא אנשים מנותקים ממגדל השן בהרווארד, אלא אנשים ממוסדות אקדמיים במדינת ישראל. צריך להבין שהבחינה של הלשכה היא הבחינה היחידה בארץ שעוברת עררים אצל הוועדה הבוחנת, ולאחר מכן, בגלל המקצוע שלנו, מגישים עתירות לבית המשפט המחוזי - - - אבל אתה יודע שרק במקרים חריגים - - - אבי, אני מתקן אותך: גם ברפואה יש עררים, וגם שם הולכים לבית משפט. לא בהיקפים כאלה. אבל זאת הבעיה. כי הם לא עושים כל כך הרבה טעויות. עורך דין חימי, יכול להיות שההיקפים קשורים דווקא לבחינה, לא לסוג הנבחנים.

מי זאת דנה בלום, שמשיבה בשם הוועדה על תלונות? דנה בלום זאת מזכירה שעובדת בלשכת עורכי הדין ומשמשת את הוועדה, כי לוועדה אין כלים משלה. היא למעשה תוכי שנותן את התשובות מהוועדה למתמחים. כבוד היו"ר, מעבר לבית המשפט המחוזי, כל בחינה של לשכת עורכי הדין בשנים האחרונות מגיעה לפתחו של בית המשפט העליון.

יש לנו בחינה, יש לנו ועדה בוחנת שדנה בעררים ושומעת את הקולות היא לא יכולה לתת תשובות מהתחלה, כי אם הייתה נותנת את התשובות מההתחלה היה בזה פסול כי היא לא שמעה את הקהל.

מחליטים לפסול שאלות כאלה ואחרות, אם בכלל, ולאחר מכן זה עובר לבית משפט מחוזי, ולאחר מכן לבית משפט עליון. אז האמינו לי ששום בחינה לא עוברת את הסאגה שעוברת כל בחינה של לשכת עורכי הדין, על ידי מיטב הטריבונלים במדינת ישראל. ראיתי שבחוות הדעת שלכם הזכרתם את ועדת חשין. אתה יכול להרחיב על זה? כי מעבר לבחינה הספציפית הזו אנחנו מבינים שיש פה בעיה יותר עמוקה ולכן גם הוקמה הוועדה הזאת. אגב, עבדכם הנאמן הוא זה שביקש מהשר אוחנה להקים את הוועדה הציבורית. השר אוחנה הקים ועדה ציבורית, וכאשר אני התחלתי את דיוני הוועדה ביקשתי לעשות שני דברים.

שבחינת הסינון למוסדות תהיה בסוף שנה א'. אלא שבאו כל הדיקנים שהופיעו מול הוועדה ואמרו: לא יקום ולא יהיה, אל תיכנסו לעולם האקדמי שלנו.

אז אם יש לחברי הכנסת משימה כלשהי הרי שזה לפנות למל"ג ולבדוק איתם מה קורה עם בחינות הסינון. צריך להבין, אני האחרון שיטיל דופי במכללות; שזה כלי לדינמיות חברתית. היום יש לנו שופטים בוגרי מכללה, יש לנו עורכי דין מובילים בוגרי מכללה. כל מה שאני אומר זה שחלק מהאנשים שמתקבלים למכללות הם איכותיים וטובים, חלקם גם החליטו ללמוד בגיל מאוחר מכל מיני טעמים וכו', ואני בעד המכללות, זה כלי למוביליות חברתית. אלא מאי? שהמכללות זה מפעל פרטי כספי שמגלגל עשרות ומאות מיליונים, והם מקבלים כל מי שנרשם. מי שאין לו בגרות עושה מכינה בת שלושה חודשים ומתקבל למכללה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אבל יש לזה - - - עד כמה הבגרות בכלל רלוונטית למקצוע של עורכי הדין, עורך דין חימי? שלמה, אנחנו כבר גולשים בזמן. עורך דין חימי, אתה רוצה לסכם? אחרי זה אנחנו ניתן גם לנציגת משרד המשפטים להגיד משפט. אבי, במבחן התוצאה, כשנפסלות התוצאות - - - חברים, אנחנו חייבים לסיים, יש ישיבות סיעה. יהיה דיון המשך. עוד שתי דקות. אני עשיתי מחקר לגבי כנסת ישראל. מעולם לא דנו בבחינת רואי החשבון, לא בבחינת יועצי המס, לא לגבי השמאים, ששם עוברים בודדים שהם כוכבים, לא סוכני הביטוח ולא אף אחד.

לשכת עורכי הדין מעניינת; היא מעניינת מכל מיני סיבות, אבל לא סיבות רלוונטיות.

לסיכום, יש ועדה בוחנת, מקצועית, אתם בחרתם אותם באמצעות שר המשפטים שאתם בחרתם כשר משפטים - - - אבל מה אתה עושה כיושב-ראש? לוועדה הבוחנת אין קשר ללשכת עורכי הדין, והיא עושה עבודת קודש. אבל אבי, מה אתה כיושב-ראש הלשכה עושה? יושב-ראש ועדת מתמחים בלשכת עורכי הדין, מה הוא אומר? הוא אומר שיש בעיה בשיטה, הוא יוצא נגד - - - אני מבקש ממך, מר אטרי. סליחה, אני מצטער. אנחנו מסיימים את הדיון עם נציגת משרד המשפטים.

שלום לכולם, אני עורכת הדין מורן שניידר, ראש אשכול חקיקה, הלשכה המשפטית. רצינו ויש לנו הרבה מה להגיד אבל הזמן קצר. אנחנו שומעים את הטענות בתשומת לב וברגישות. מבחינת המועד אנחנו נמצאים כרגע ממש כפסע לפני סיום הגשת ההחלטות בנושא העררים שהוגשו על חלקים ב' ו-ג', שהם החלקים בשאלוני רב-ברירה, ובעוד מספר שבועות גם יוגשו התשובות לגבי מטלת הכתיבה. אנחנו מציעים להמתין. יש ועדה בוחנת עצמאית ומקצועית, כפי שאמר יושב-ראש הלשכה, ואנחנו נמתין בסבלנות רבה להחלטות. תודה. עשית לנו בעצם את הסיכום. אני מציע שאנחנו נמתין לתוצאות העררים של הוועדה הבוחנת ואולי גם להחלטות של ערכאות אחרות. אני מקווה שגם נוכל לשמוע מוועדת חשין מסקנות בנוגע לבחינה והסינון. אני משער שיהיה דיון המשך. הישיבה הזאת נעולה. אני מבקש להוסיף בהודעת הסיכום שיהיה דיון מעקב. יהיה דיון מעקב עוד שלושה חודשים אני חושב, כדי לתת קצת זמן לעררים ולדברים האחרים. תודה רבה לכולם.